בוקר טוב לכולם. אני חושב שככל שהימים עוברים, יותר ויותר אזרחים מבינים שאנחנו באמת מתמודדים בסיטואציה מאוד מאוד מאוד מאתגרת. היו בהתחלה אנשים שהרשו לעצמם לזלזל בקורונה,